עושים זחילה של 3% למרות שאני לא רואה למה צריך זחילה של 3% באינפלציה 0 אבל אנחנו לא נתווכח עם נתוניי הביטוח הלאומי

סדר גודל של 1.8 מיליארד שקל. כשאני התחלתי כשר העבודה והרווחה לטפל בנושא, להעלות את כולם מעל קו העוני היה 650 מיליון. מאז, זה צמח פי 3. אבל מאחר ואני בטוח שאנחנו נקבל תמיכה רצינית משר הרווחה של היום, שבעבר הגיש הצעת חוק להעלות את קצבת הזקנה הבסיסית לשכר מינימום אני התנגדתי, וכשבאתי לאיזה אירוע באילת אמרו לי: תגיד לי,

איך אתה מצביע נגד הגמלאים? זה היה סמינר כזה, שביקשו שאני ארצה. אמרתי להם: תראו, בואו נעשה ארבע פעולות: תקציב משרד הרווחה שמונה מיליארד, מבקשים להעלות את הקצבה הבסיסית ל-5,300 שקל. אם אנחנו מסתכלים, מדובר במיליון אזרחים ותיקים 5,300 מינוס 1,500 נעשה את זה 3,500 שקל כפול 12 חודש כפול מיליון = 42 מיליארד. אין לי את הכסף הזה. אני צריך להיות ריאליסט אבל מי שידע לבקש 42 מיליארד, אני מאמין שהוא ידע לתת לנו 2.5 מיליארד. ואם הוא ייתן לנו 2.5 מיליארד ואנחנו "נתפור" את המצב ונדאג לכך שלא יהיו אזרחים ותיקים או לא יהיה אף אזרח ותיק מתחת לקו העוני. ב-5,300 ליחיד, במקום 3,700 היום אני חושב שזה ייתן מענה גם לעומק העוני. לא שאני נותן למישהו 100 שקלים ואני אומר: הוא עבר מעל קו העוני אבל הוא נשאר עני. בסכום כזה, של 5,300 שקל ליחיד, הבטחת הכנסה או איך אתה מגדיר את זה, מאיר? השלמת הכנסה. - - השלמת הכנסה, אנחנו יכולים לעשות מהלך, ודווקא בימים האלה של הקורונה. אני לא יכול להפסיק ולא להתרשם מאותה אישה בת 66, שאמרה: לעוני יש גם פנים

מה שהיא אמרה שם, ובמיוחד צמרר אותי: אני הולכת לישון בשבע בשביל לא להיות רעבה בתשע.

ואנחנו, כוועדה, מחובתנו להביא פה תוצאה. אנחנו אנשים של עשייה. יש פה אנשים שבאו מהאופוזיציה או חברי כנסת חדשים שעוד לא יצא להם לעשות, להילחם ולהביא תוצאות. באופוזיציה זה קל. פה אין אופוזיציה ואין קואליציה. אנחנו פה וועדה שתנסה לשפר את איכות החיים של האזרחים במדינת ישראל, וכך יהיו הדיונים. כל יום נדון בנושא מסוים או בשניים או בשלושה, ובסוף נעשה את מה שהבאנו. אם לא הבאנו אנחנו לא ראויים. אם הבאנו אנחנו ראויים. אדוני, מנכ"ל הביטוח הלאומי, תהיה לנו איש בשורות ותגיד לנו את מה שיש לך להגיד לנו. מאיר שפיגלר, מנכ"ל הביטוח הלאומי, בבקשה. מעבר למה שאמרת, נראה לי שזה יהיה בגדר מוסיף ולא גורע. אנחנו בוודאי, בביטוח הלאומי, מחלקת המחקר שלנו ערכה לא מעט בדיקות, ניתוחים, השוואות בין-לאומיות בנושא הזה. גם שר העבודה והרווחה החדש, איציק שמולי, כמו שאמרת, מטבע הדברים תומך בהעלאה הזאת. אני רוצה לספר לך סיפור - - תומך איך זה מתבטא? מתבטא בזה שדברים שיהיו בסמכותו ובאחריותו והוא יוכל לקדם אותם לטובת העניין אין לי ספק שהוא בהחלט יפעל במרץ רב. תומך - זה אם הוועדה הזאת תניח הצעת חוק שקובעת שהשלמת הכנסה ליחיד היא 5,300 שקל, הוא יתמוך בוועדת שרים בהצעה הזאת? אני לא יודע, אתה אומר שהוא תומך... כבוד היושב-ראש, אתה מוביל אותי בדיוק למקום שאני לא אמור להיות בו אבל באופן כללי, מבחינת ראיית עולם ומבחינת מדיניות, מחשבה וכיוון שהוא רוצה להוביל אליו אין לי ספק שהוא תומך בהסדרת הנושא. טוב, עזוב אותו.

בדיוק, אתה צריך לדבר. כבוד היושב-ראש, אמרתי שהביטוח הלאומי, לא רק כארגון אלא גם במסגרת מחלקת המחקר שעוסקת בנושא הזה מזה זמן רב, עוד מזמן היותך שר העבודה והרווחה וגם קודם לכן, יושב-ראש ועדת העבודה והרווחה אנחנו בהחלט תומכים. אנחנו אומרים את זה קבל עם ועדה. בכל שנה שאנחנו מפרסמים את דוח העוני אודות השנה וקצת הקודמת, אנחנו מציינים את הנקודה הזאת. ואני רוצה לומר לך משהו: בתקופה האחרונה, בזמן הקורונה,

מענקים לכל מיני זכאים בדמות ה-500 שקל, אין לך מושג כמה גם אזרחים ותיקים הם חיכו ל-500 שקל האלה כמו אוויר לנשימה. זה פשוט דבר שקשה לתאר. רק כשאתה ניצב בסיטואציה שבה הם יודעים שהם אמורים לקבל את ה-500 שקל והם לא מרפים מזה מכיוון שמבחינתם זה חמצן שכנראה חסר להם זה אומר דרשני לגבי כל מה שאתה רוצה להוביל במסגרת הוועדה הזאת. אדוני היושב-ראש, אפשר לשאול שאלה עובדתית? עוד שנייה. זה בדיוק מה שאנחנו לא רוצים לעשות. בדיוק ה-500 שקל שלך - - לא, אני רק מראה דוגמה. תסלח לי - - אבל זאת דוגמה לא טובה. זאת דוגמה מצוינת. הדוגמה לא טובה.

כבוד היושב-ראש, לא הבנת מה שאני רוצה לומר. סיימת את דבריך?

מה שרציתי לומר זה שההחלטה לתת לכולם בצורה רוחבית הייתה החלטה שהביטוח הלאומי רצה לתמוך בה. באתי רק להראות עד כמה אנשים שנמצאים מעבר לגיל הפרישה וזקוקים לעוד שקל, עוד שניים כדי להתקיים - עד כמה ה-500 שקל האלה שעמדו על הפרק מבחינתם היו כמו סם חיים, כמו חמצן. לזה התכוונתי ולא לגבי ההחלטה במהות שלה. סוף מעשה במחשבה תחילה - - זו לא הייתה החלטה של הביטוח הלאומי. - - אני לא הייתי צריך את ה-500 שקל. גם הבן שלי, לילדים שלו, לא היה צריך את ה-500 שקל. לפני שמחלקים את המעט שיש לנו לחלק אז אנחנו נחשוב פעמיים ונחלק למי שצריך, ומי שלא צריך שלא יקבל. טיפה מחשבה, לא לשלוף כי אם היו שואלים מי צריך בזמנו עשינו את זה עם גדעון בן-ישראל. כשתוספת היוקר הייתה 50 שקל, אני רציתי לתת רק למקבלי הבטחת הכנסה, ולתת להם במקום 50 - 150,200 שקל, כמה שזה יצא. והיה קרב גדול עם גדעון בן-ישראל, שלא רצה. הוא אמר: כול הגמלאים זכאים. ואני אמרתי לו: תקשיב, אבא שלי לא צריך את ה-50 שקל, ואתה לוקח את זה ממישהו שכן צריך. המטרה היא שאבא שלי לא יתרום אישית אלא שהמדינה תעשה חושבים ותחלק את מה שהיא מחליטה לחלק למי שצריך באמת, כמו שהם עושים מבחני הכנסה אצלך, בביטוח הלאומי, לסיעוד. לא כולם מקבלים סיעוד. יש מבחן הכנסה. כמו שעושים מבחן הכנסה לקצבת שארים לגברים, לא כולם מקבלים - נשים מקבלות - אז אותו דבר פה.

בניגוד להצעת החוק שחתומים עליה פה המון ח"כים, שנותנת לכולם, גם לאלה שלא צריכים, אני אדאג שהוועדה הזאת תיזום הצעת חוק והיא תניח אותו על שולחן הכנסת, וכנראה שהקואליציה לא תיתן אבל אנחנו נשתמש בחברי הכנסת של האופוזיציה להביא אותה לדיון במליאה כי אי אפשר למנוע מחברי האופוזיציה להגיש הצעות חוק ולהעלות אותן לדיון, ואנחנו נעלה אותה לדיון. אנחנו נבקש לייחד למקבלי השלמת הכנסה שכר תחילי של 5,300 שקל בהצמדה עתידית לשכר המינימום. אדוני, אפשר לשאול שאלה?

מאיר, בוקר טוב. קודם כול, תודה רבה שהגעת לדיון החשוב הזה.

דווקא בחרת בנושא שהוא חשוב מאוד - - מחר יש עם הנכים... בסדר. תודה לך, מאיר, באופן אישי. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא עם הביטוח הלאומי. בחברה הערבית פתחנו הרבה סניפים ואני מקווה להמשך שיתוף פעולה גם בעתיד. רציתי קודם שאלה אינפורמטיבית: מי שמגיע לגיל הפרישה - אזרח ותיק הרי הוא מי שמגיע לגיל הפרישה בנשים גיל 62 ובגברים 67. מה הוא או היא אמורים לקבל, לפני שאנחנו נדבר על סכומים. קודם כול, מי שמגיעה לגיל 62 - - אגיד לך מיד: בהנחה שהוא ממשיך לעבוד ומקבל שכר של עד 6,031 שקלים, הוא זכאי לקבל קצבת אזרח ותיק. זה סדר גודל של כ-2,200-2,300 שקל. תלוי כמובן בעוד כול מיני פרמטרים - - אם הוא ממשיך לעבוד. אם הוא ממשיך לעבוד. אם הוא לא ממשיך לעבוד או עובד ומרוויח פחות מ-6,031 שקל, אז הוא מקבל את מה שאמרתי. אם הוא עובד ומרוויח מעל 6,031 שקלים, יש קיזוז של חלק מהסכום שהוא מרוויח 60%, ורק 40% נוספים לו מההכנסה שלו. אז למה אומרים לי, ופנו אלי הרבה: לגבי נשים אישה שמגיעה לגיל 62 והיא לא עובדת, היא צריכה לחכות עד גיל 70? לא היה ולא נברא. זה מה שאומרים לי. אני אומר לך אישית, ואני שואל, אדוני היושב-ראש: יש לי מקרה אישי, ספציפי, שהיום דיברתי איתם עוד פעם, במקרה זה קרובת משפחה. היא אומרת לי: אני הגעתי לגיל 62, כל מה שקיבלת מהמדינה זה הכרטיס של אזרח ותיק,

אני אענה לך... - - אבל בגלל שלא עבדתי אומרים לי - - - היא לא עבדה. אז היא צריכה - - אני אענה לך. זה לא לעניין פה אבל אני אענה לך השכלה כללית: בזמנו, כשהלאימו את קרנות הפנסיה, גיל הפרישה לנשים היה 60, והעלו אותו ל-62.

הייתה צריכה לקום ועדה וגיל הפרישה לנשים היא צריך לעלות לגיל 65. הביטוח הלאומי, בגלל שאנחנו היינו לא רציניים, חברי הכנסת לא היו רציניים, גנב את הקצבה של עקרות הבית והעלה את זה לגיל 70. עקרת בית שלא שילמה מעודה זה אחד החוקים שאנחנו עושים פה, בוועדה, כי אני, בעוונותיי, עשיתי טעויות שלא חשבתי והלכתי בפופוליזם של שדולת הנשים - - חשבתי שאתה לא עושה טעויות. עושה, עושה. עושה הרבה טעויות. הלכתי עם שדולת הנשים כי האוצר בא ואמר: אני רוצה שכול אישה, גם אם היא לא עובדת, תשלם 80 שקל לחודש לביטוח לאומי. אני אמרתי: מה פתאום? היא לא עובדת, לא נשלם.

שעובדת 10 או 12 שנים זה 144 חודשים, היא תשלם 100 שקל לחודש, היא שילמה במהלך חייה 14,400 שקלים ואז היא הייתה מקבלת מגיל 62. את ה-14,400 שקל היא הייתה מכסה בעשרה חודשים. עשרה חודשים כי הבסיס הוא 1,500. אחרי עשרה חודשים היא הייתה מקבלת בונוס. זאת השקעה כלכלית הכי גבוהה שיכולה להיות לבן אדם. הוא לא יודע להרוויח כסף ככה. תשמע, הם צעקו, אמרתי: מה פתאום? הלכתי הביתה, לקחתי מחשבון ארבע פעולות איך נפלנו בזה? תוגש הצעת חוק, אני מקווה שהמדינה לא תפיל אותה כי באותו רגע שהיא חסכה 12 שנים ושילמה 14,400, היא זכאית ולא צריכה לחכות לגיל 70. אז נכון שזה יכול ליצור מצב שהיא תצטרך לשלם 40 שנה,

כי אם היא לא עובדת היא צריכה לשלם כול חודש והיא לא תוכל לעצור אחרי 12 חודשים. יחד עם זה, גם ב-40,000 על השקעה של 20 שנה, היא תכפיל את הכסף. אבל מה עושים עם קבוצת הגיל הזאת שהגיעה כבר לגיל 62? מאחר ואתה בא עכשיו בעניינים של בת הדודה שלך וזה לא השלמת הכנסה - - למען גילוי נאות, אני חייב להגיד שהיא קרובת משפחה. בסדר, אמרת את זה בהתחלה. אתי, ביקשת לדבר. אני רוצה להתייחס לשלושה דברים: 1. אני מברכת על הדיון. רציתי להסב את תשומת לבכם כי הגשתי הצעת חוק להעלות את קצבת הזקנה של האזרחים הוותיקים, המקבלים הבטחת הכנסה ונמצאים מתחת לקו העוני, להצמיד את שכרם לשכר הממוצע במשק. אני מקווה, בעזרת השם ובעזרת כל חברי הוועדה, שהצעת החוק תובא לדיון בוועדה בהקדם כדי לאפשר לאזרחים הוותיקים מינימום מחייה בכבוד, ולהזדקן בכבוד. אני רוצה להעיר לך הערה, אפשר? השכר הממוצע במשק הוא 10,000 שקל - - נכון, זה החציון - - - - וזה גבוה מדי - - - ואנחנו לא נשיג תוצאה כזאת אבל אנחנו נתקן את הצעת החוק.

המינימום. ההצמדה.

אז זה בסדר. אמרתי הצמדה. ההצמדה זה בערך 10% לשנה. חברתי, טלי פלוסקוב, שוחחתי אתה והיא הגישה את אותה הצעת חוק אבל הציעה להצמיד אותה לשכר החציוני במשק. דבר שני - לאוסאמה ולהתייחסות שלך ביטול מעמד עקרות בית זכאיות רק בגיל המוחלט - הגשתי הצעת חוק, ואני מקווה שבעזרת השם נקדם אותה בהקדם בוועדה.

מאיר - פניתי אליך בעניין הארכת הזכאות לדמי אבטלה לצעירים - - ראיתי את זה אתמול. - - זו הצעה לסדר, ולא קיבלתי עדיין תשובה. אתמול זה הסתיים להם ופיניתי לשר הרווחה ואליך ולשר האוצר לפני כמה שבועות ולא קיבלתי התייחסות. אבל זה לא המקום. זו הצעה לסדר. טלי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. קודם כול, אני מברכת על התפקיד. אני חושבת שאין אדם ראוי ממך לעמוד בראש הוועדה הזאת - - יש, יש. אם הניסיון שיש לך ועם הידע שיש לך לא הרבה. אין מאושרת ממני שהדיון הראשון שלך הוא בנושא הזה. זה נושא כל כך חשוב, זה נושא שהרבה ח"כים פה התרוצצו במסדרונות כדי לקדם אותו, ואולי היית חסר לנו כדי להגיע לתוצאות משמעותיות. הייתי שם ולא הצלחתי. אתה היית בממשלה - - ולא הצלחתי. לכן אני אומרת שזאת משימה לא קלה כי היא יקרה אבל היא הכרחית בנקודת הזמן הזאת. מה שעוד חשוב שהציבור וגם כול הפוליטיקאים וגם ראש הממשלה, כולם כבר מבינים את חשיבותו של הנושא הזה. אולי לא דיברו על זה מספיק, ואתה יודע שאני עמדתי בראש ועדה לבניית תכנית-אב לאומית בתחום הזקנה, ומנהלת הוועדה, ענת והצוות, ליוו את התהליכים. הנושא הזה הוא אחד הנושאים שישפיע על כל התחומים בתחום הזקנה. נתת פה דוגמה של סיעוד, נתת דוגמה של דברים אחרים. אני מאוד שמחה שעכשיו יצא אור ויקבלו הסבר למה אנחנו, בכנסת ה-20, הצבענו נגד הצעת החוק להגדלת קצבאות הזקנה. אני חוזרת, קצבאות הזקנה - - - - - בוודאי, מעבר לזה שעלה כל-כך הרבה כסף. אני שואלת עוד שאלה: למה אנחנו צריכים להגדיל על חשבון המדינה, על חשבון משלמי המסים, קצבאות זקנה למי שכן הצליח להרוויח פנסיה של 50,000 במדינת ישראל שיהיה לו לבריאות אבל בואו נעזור לאלה שאין להם. לכן, הגישה שלך כל-כך נכונה, שאני מתחברת לגמרי. יש משהו שאנחנו חייבים לקחת בחשבון בדיון הזה, וזה הנושא של "דור המדבר", ובטח אתה יודע על מה אני מדברת. יש אנשים במדינת ישראל שעבדו ולא זכו להרוויח פנסיה. אנשים שמקבלים השלמת הכנסה, והם מקבלים היום את אותו סכום שמקבל אדם שלא עבד יום אחד במדינה. זו טעות שאנחנו צריכים לתקן שלא יהיה מצב כזה. אנחנו צריכים להוציא את תוספת הוותק מחוץ להשלמת הכנסה שאנשים מקבלים. כמו שאנחנו נותנים לאנשים לקבל פנסיה והם מקבלים השלמת הכנסה מסוימת, כמובן עד גבול של 1,100 שקל אם אני לא טועה. כמו שאנחנו נותנים לאנשים אפשרות לעבוד עבודה נוספת והשלמת ההכנסה לא תפגע גם את זה צריך להוציא מחוץ ל - - - ואז, יושב-ראש הוועדה, נעביר קו מאוד ברור בין אנשים שעבדו במדינה הזאת, השקיעו מבריאותם, השקיעו משנות חייהם לטובת המדינה ושילמו מסים וביטוח לאומי, ואלה שלא עבדו במדינה, שמגיע להם את מה שאת המציע. אז אני מבקשת לקחת את זה בחשבון, ואיפה שהוא להכניס את זה גם לתכנית העבודה של הוועדה שלנו. אני מתכוונת ללחוץ בנושא הזה גם בקדנציה הזאת כי אני חושבת שזו הצעת חוק שכמובן הגשתי, והיא עושה צדק ומחלקת את האנשים בצורה צודקת. מנכ"ל הביטוח הלאומי, מאיר שפיגלר, לא פעם היה בדיון שלנו והוא מכיר את הנושא מצוין. נכון, מאיר? בדיון היו אנשי מקצוע, וזה מה שחשוב. לא פוליטיקאים אלא אנשי מקצוע, והם הבינו ש"דור המדבר" הזה, זה דור ענק שלא דאגנו להם. הפנסיה נכנסה מ-2008, אנשים שלא הצליחו לצבור נשארו בוואקום. לפי דעתי, אנחנו חייבים לטפל היום גם בקבוצה הזאת. תודה אדוני היושב-ראש. שיהיה לנו בהצלחה. חברת הכנסת אורלי פרומן. תודה. קודם כול, אני רוצה להודות שבדיון הראשון שאנחנו עושים בוועדה - אנחנו נוגעים באחת הנקודות הכי רגישות של החברה הישראלית. אני מאמינה גדולה שמדינת ישראל ב-2020 לא יכולה להרשות לעצמה ולו אדם אחד שיחיה מתחת לקו העוני. אנחנו לא באמת רוצים לראות את עצמנו שם, זה הבסיס. הרווחה הנפשית של האזרחים זה הבסיס של חברה נורמטיבית, והחוסן של החברה שלנו, כמו כל חברה, נמדד בדיוק בחוליות החלשות האלה, וכמה החלק החזק של החברה מטפל באותן חוליות חלשות, מרים אותן ויוצר מצב נורמטיבי. אנחנו מדברים על שכר מינימום ואני מצטרפת לקריאה שלך אבל תשים לב מה אנחנו אומרים: לפחות שהם יקבלו את שכר המינימום - - לא אמרתי את זה. אמרתי קצבת השלמת הכנסה יהיה שכר המינימום. מעבר לזה תהיה להם קצבה, ואז הם יהיו הרבה מעבר לשכר המינימום. אוקי, בסדר. חידוד במקומו.

אני צריך לרדת לניואנסים ולדעת מה אנחנו רוצים. אני בהחלט מצטרפת לקריאה הזאת. אני חושבת שאנחנו חייבים להסתכל על הגיל השלישי, שמספרו הולך וגדל. תוחלת החיים התארכה. אנשים היום חיים 25,30 שנים אחרי גיל הפרישה לפנסיה הפורמאלי, ומגיע להם אחרי שעבדו כל החיים, לחיות חיים טובים. ליהנות מעמל כפיהם במשך 40 או 50 שנים קודם, ולחיות חיים טובים אבל בשביל זה צריך כסף. יש הרבה היצע לאנשים מבוגרים - יש היצע תרבותי ענק, היצע של תרבות הפנאי, טיולים. צריך לחיות טוב, ובשביל זה צריך כסף ולא לחיות על הקצה של מינימום שיהיה לי מה לאכול. אני חושבת שזו חובתנו, המבוגרים במדינה ודור הצעירים, להסתכל על דור הזקנים או המבוגרים יותר והקשישים.

אני רוצה לומר לך למה קפצנו לדוגמה של ה-500 שקל: כי כל חלוקת מענקים שרוצה להיטיב עם אוכלוסייה, חייבת להיות דיפרנציאלית. אני לא צריכה את ה-500 שקל, הילדים שלי לא צריכים את ה-500 שקל. הם תרמו אותם לכאלה שצריכים, וטוב שכך עשו. המדינה כבר עשתה מעשה טוב, רצתה לתת מענק לאזרחים בתקופה הכל-כך קשה הזאת, תנו 1,000 ו-1,500 לאלה שצריכים ואל תתנו אי אפשר לעשות חלוקה שווה, זה יוצר אי-שוויון מאוד גדול, החלוקה השווה הזאת. ואני אומרת את זה בעיקרון על הרבה מאוד נושאים, אז צריך להיות מאוד ערניים לנושא הזה. נקודה אחרונה זה כל הנושא של אותם אנשים ונשים שעובדים ועובדות מעבר לגיל הפנסיה, ונכנס הקיזוז של קצבת הביטוח הלאומי אנחנו צריכים להחליט. אנחנו רוצים שאנשים יהיו עסוקים, אנחנו רוצים שאנשים יעבדו, זה חלק מבריאות, זה חלק מאיתנות, במיוחד בגילאים המבוגרים וצריך לברך על זה שאנשים רוצים לעבוד ומצאו מקומות עבודה. ואז, על מה שהם משלמים כול החיים מקזזים להם. אני חושבת שזה נושא שהוא בוודאי עלה בוועדה הזאת בעבר, עלה במשרד וצריך להיות נדון מחדש. אנחנו נותנים פה מסרים סותרים בין הכוונה לבין הביצוע בפועל.

אני צריך להגן עליך בתור אורח. עד כמה שאני מבין, הביטוח הלאומי לא קיבל את ההחלטה על ה-500 שקלים. אני יודעת - - - אותו אחד שבא לכיתה וכל התלמידים לא הגיעו על מי המורה תצעק? על מי שנמצא. מאחר ואנחנו לא רואים את הגורמים המחליטים ואתה נפגש איתם חדשות לבקרים, אז תגיד להם: סוף מעשה במחשבה תחילה. תהיה שליח מצווה שלנו - - לא באתי אליו בטענות אלא רק על הדוגמה שהוא נתן. - - ותעביר את המסר. גם בקטע של קיזוז הקצבאות או - - אנחנו יצאנו נגד זה, זה מה שבאתי להגיד - - זה לא קיזוז קצבאות, מאיר. אתה מערבב מין שאינו במינו. זה אי תשלום קצבת זקנה עד גיל 70 למי שעובד מגיל פנסיה עד גיל 70 ומרוויח מעל 5,200 שקל. ברגע שהוא מרוויח 5,200 שקל הוא לא זכאי לקצבת זקנה מעל גיל 70. לא רק זה, כי הוא מפסיד עוד. אם הוא מקבל קצבת זקנה זה בשבילך עכשיו למרות שאתה יודע - הוא משלם מס בריאות על קצבת הזקנה ולא על מס בריאות על ההכנסה, ואז הוא משלם סדר גודל של 100,150 שקל מס בריאות והוא פטור מביטוח לאומי. אם הוא עובד עד גיל 70 הוא לא פטור מכלום והוא משלם. אז מצד אחד, אנחנו רוצים שהוא לא יקבל השלמת הכנסה ושולחים אותו לעבוד, ואז אנחנו קוטמים אותו ב-5,200 ולפעמים צריך לקטום אותו לפני בשביל שיוכל לקבל את מה שמגיע לו אבל עוד פעם, זה לא אתה, זה אנחנו.

זה לא הוא, זה אנחנו. אנחנו, חברי הכנסת, אנחנו נצטרך להביא את התוצאה. אנחנו נצטרך לעשות את זה. יש לנו כל כך הרבה דברים לעשות, אז אני מקווה שנצליח קצת - הישיבה הזאת ישיבה ראשונה, ואחרי שאנשים עבדו עד ארבע בבוקר גם צריך לעשות סוף לעניין הזה. אין בזה שכל, להישאר עד ארבע בבוקר להצבעות לא חשובות או כן חשובות, שאפשר לפרוס אותן במהלך השבוע וללכת בעשר. אני הלכתי, תהיו רגועים. כבוד היושב-ראש, אפשר לומר משהו? אתה הזכרת את אותה כתבה, עם אותן אמירות קשות מאוד של הגברת שהולכת לישון בשעה שבע כדי לא להיות רעבה בשעה תשע אז הגדרנו את הנושא כקיזוז מכל מי שיש לו קצבה אחת, את הקצבה השנייה. ביטוח לאומי הוביל את זה הרבה לפני שהדבר הזה קיבל תהודה תקשורתית כל-כך נוקבת, בין היתר באותה כתבה של ציון נאנוס. אנחנו בהחלט מברכים על ההחלטה שהתקבלה בממשלה שאמורה לעבור חקיקה בכנסת, שתמנע את הצורך - - מתי? השבוע אמרו. אני מקווה מאוד שזה מה שיהיה, אני מקווה שהשבוע. לא ראיתי שאתמול בלילה ישבו על זה. אתמול בלילה ישבו על דברים אחרים. הבטיחו שיעשו את זה השבוע. אה, הבטיחו זה בסדר. אתמול דיברנו על 14 מיליארד שקל. הוספנו 14 מיליארד שקל לכל מיני דברים אתמול.

- חברת הכנסת פרומן, זה בדיוק אותה אוכלוסייה שאת ציינת, שעובדת למרות שהיא כבר מעל גיל הפרישה, ומקזזים לה מקצבת הזקנה את מה שהיא מרוויחה כתוצאה מזה שהיא עובדת.

אם היא עבדה בגלל שאם היא עבדה והפכה להיות מובטלת, אז אבטלה מוגדרת כקצבה, אז על פי החוק היא לא רשאית לקבל. היא מקבלת את הגבוה מבין השניים. זה אבסורד, זעקנו את זה ואני מקווה מאוד שהכנסת תחוקק את הנדרש כדי למנוע את המצב הזה.

כחברת אופוזיציה, בדרך כלל חברי אופוזיציה, אין להם יותר מדי הצלחות אבל את תראי שכחברת ועדה יהיו לך הצלחות. את תראי פתאום שיש הצלחות כי חברי האופוזיציה - זה מאוד קשה כי הרוב הוא דורסני. אתה צודק, לא צודק, מי בעד, מי נגד? תודה רבה, הולכים הלאה. אבל דיברנו על זה שהנושאים שיעלו פה - זה לא אופוזיציה או קואליציה. אלכס, בבקשה. כבוד היושב-ראש, אני מברך על הדיון. עצם העובדה שמדובר בדיון ראשון בוועדה הזאת ומדברים על העלאת קצבאות הזקנה זה לפי דעתי רק מראה - - אנחנו נדבר על הפנסיה של הרוסים, שדאגנו להם ל-100 שקל. 100 שקל? מתי דאגתם להם ל-100 שקל? אדוני היושב-ראש, אני מבקשת - - - - - טלי, את לא היית בדיון אתמול. גם אם הוא לא צודק, הוא יגיד את מה שהוא רוצה.

אני דווקא רציתי לתת לך הערה כי אתה השתמשת במילה שאני לא מוכנה שתשתמש בה. אין פה רוסים, כולם ישראלים. מאה אחוז, את צודקת. מתנצל אני.

זה מה שרציתי. אז המטרה מבורכת, היעד מדהים. אנחנו במשך כל המסע ומתן הקואליציוני הבלתי נגמר הזה, שהיה במשך שלוש מערכות בחירות, דרשנו 70% משכר המינימום. אתה רוצה להעלות את זה - - 70% זה היום. אתה לא צריך לדרוש, זה היום. תן לי, אני מבקש שנייה: היום, השלמת הכנסה ליחיד שכוללת קצבת זקנה ותוספת ותק מסתכמת בסביבות 3,300 שקלים ליחיד ככה שזה מאוד רחוק משכר המינימום. היום זה - תרשום לך, 3,593. אז זה עלה אבל זה רחוק משכר המינימום,

בסדר, זה 70%. לא, זה לא. תאמין לי שעשינו את המתמטיקה. יש עוד כמה נושאים שחשוב לי שתשים לב אליהם כשאתה מקדם את הדברים האלה: 1. כל הסיפור של ההכנסה המוכרת אותו מושג ידוע שנקרא "דיס ריגארד" שהיום הוא במידה ומדובר מעבודה, מדובר ב-21.5% מהשכר הממוצע ליחיד ו-25% לזוג. אני חושב שיש פה עניין להעלות את זה כי אנחנו מבינים שלפחות 58% מהעולים החדשים שפרשו לפנסיה ממשיכים לעבוד, ולכן זה יכול לתת להם תוספת יפה. ועוד דבר אם אתה כבר מתקן את השלמת ההכנסה, אז יש פה נושא של קריטריונים לקבלת הבטחת הכנסה או השלמת הכנסה: 1. זה שווי הרכב, שהיום זה פשוט מגוחך 41,000 שקלים. אם יש לך רכב ששווה יותר מ-41,000 שקלים, אתה לא יכול להיות זכאי להשלמת הכנסה. דבר נוסף זה סכום הפיקדון, שליחיד מסתכם ב-35,000 שקלים ולזוג זה 52,000 שקלים גם את זה אני חושב שצריך להעלות כי זה באמת סכומים מצחיקים. עוד דבר לגבי קרן הפנסיה, ואתה מבין בזה מאוד: אנשים שמגיעים לגיל הפרישה והצליחו לצבור קרן פנסיה קטנה של עד 150,000 שקלים, אתה מבין שאם אתה מתרגם את זה לקצבה חודשים זה יוצא סכום זעום. יחד עם זאת - - תעשה 150,000 לחלק ל-220. זה יוצא 200 שקל. 200 שקל אבל צריך לזכור שהרבה מהאנשים האלה עוד לא סיימו לשלם משכנתה, והוצאת הדיור שלהם הרבה יותר גבוהה. אז אנחנו ניסינו לקדם שעד 150,000 שקל, האנשים האלה יוכלו למשוך את הכסף ללא מס, וכך יש להם את השלמת ההכנסה ואתה מאפס את הוצאות הדיור שלהם לאפס. אני חושב שכדאי לשקול את הדבר הזה.

רק לגבי המספרים אותה הצעה שאנחנו העלנו לגבי 70% משכר המינימום ישבנו גם עם משרד האוצר וגם עם ביטוח לאומי והגענו לסכום של כמעט שני מיליארד שקל. אתה מדבר פה להעלות ל-5,300 ואתה רוצה להגיע ל-1.8 מיליארד - - אני לא אמרתי כזה דבר.

2.5 מיליארד - - - אמרתי שאני רוצה להעלות ל-5,300. יחד עם זאת, אמרתי שקו העוני לזוג לשנת 2020 אני אחזור לך על המספר - - 1.8 מיליארד, זה מה שאמרת. בלי להתייחס ל-5,300. קו העוני של 2020 לזוג הוא 1.8 מיליארד. 5,300 ייתן לנו מרווח מחיה. תראה, זה שאתה מעל קו העוני, אז אתה מעל קו העוני אבל זה לא אומר שאתה לא עני. אני מסכים אתך, אין לנו פה ויכוח.

נכנס פה לעומק העוני, וב-5,300 אני יכול לתת לך דופן רחבה - - תשמע, אני אומר לך שאנחנו בעד. ככל שאתה מעלה ממה שאנחנו רצינו, תראה בנו פרטנרים, אנחנו נתמוך בכל הפעילות שלך כאן על מנת להביא את הדבר הזה, ואתה התחלת ואני אחזור על זה בנושא של העלאת קצבאות זקנה, ציינת שאין קואליציה ואין אופוזיציה, אני חושב שכולנו צריכים לשתף פעולה כדי שהדבר הזה יקרה. אני חושב שכול הדיונים שיהיו פה, בוועדה הזאת אין אופוזיציה ואין קואליציה

ואם יש, אז במבנה הקואליציוני שיצרתם יש לנו רוב. אנחנו יצרנו... בסדר, רק בשביל להרגיע. מישהו רצה בזום? אני שולט? כול מי שרצה לדבר. מרית, רצית להגיד משהו?

מעמותת "כן לזקן". אני שמחה שהוועדה חזרה ושהיו"ר חזר ואנחנו מקווים להתקדם. דיברתם על איזה רף של העלאה אבל יש לי כמה נקודות של אנשים שהיום לא מקבלים השלמת הכנסה בגלל שההכנסות שלהן לקצבה עוברות בכמה שקלים את הרף. מדובר על אנשים שמקבלים קצבת זקנה וחצי שארים, ואז הם לא יכולים לקבל, הם נשארו לבד - - מה מקבלים? קצבת זקנה ו...? וחצי שארים, שהיא גבוהה מה-3,117 שמזכה בהשלמת הכנסה. יש אנשים שבגלל התיקון בחקיקה, שנתן לכולם את תוספת הוותק מהשנה הראשונה,

כשהם נכנסו בשנים האחרונות, בשנתיים האחרונות, הם לא יכולים לקבל הבטחת הכנסה כי אם שני בני הזוג עבדו עוד שלוש שנים, זה שוב עובר את הזוגי. אז אם אפשר לפחות עד אז לדאוג לתיקון של אותם אנשים שמופלים. באים אלי אנשים, לקבלת הקהל בביטוח הלאומי, שאני מתנדבת שם, ואומרים לי: תוותרי לנו על קצבת שארים, אנחנו לא רוצים את קצבת השארים. אנחנו רוצים להישאר עם קצבת הזקנה כי ברגע שמתבטלת השלמת הכנסה, אין להם הנחה בטלפון, אין להם הנחה בחשמל, אין להם את הפטור עד 100 מטר מארנונה. אין להם את כל ההטבות, את קופת חולים, והם מפסידים הרבה יותר מההפרש הזה שבין השלמת הכנסה לקצבה, שהוא די זעום בסופו של דבר. יש לי עוד תהיה למה ההבדל בין קצבת השלמת הכנסה לזוג ולבודד יש הבדל כזה גדול? אני לא חושבת שאדם שנפטר ומשאיר את בן הזוג שלו לבד היה שווה 2,000 שקל. שכר הדירה נשאר, חשמל, דלק, הכול נשאר. אולי האוכל פחת אז תורידו את הערך של המזון אבל למה - - מי זה תורידו? אנחנו? בסדר, אנחנו נוריד. מי שמחליט. אנחנו רק מציעים, אתם המחליטים. זה גם מה שאני תמיד אומרת לאנשים כשהם שואלים אותי: איך את חושבת שאנחנו יכולים לחיות מ-3,200 שקל? אני אומרת להם שזו לא החלטה שלי, אני רק אומרת לכם מה המידע, אני לא יכולה לתקן את זה. אני יכולה לבוא הנה ולצעוק, וזה מה שאני עושה. אני יכולה לספר לכם על שלוש נשים אחרונות שדיברתי איתן במוקד של הביטוח הלאומי אחת בת 73, עובדת כסייעת בגן. פיטרו אותה ולא יחזירו אותה כבר. זאת אומרת, שאם קודם היה לה את ה-2,300 ועוד 4,000 מהגן, היו לה 7,000 שקל, שזה סכום די מכובד. היום היא חזרה ל-3,000 ומזה היא צריכה לחיות. זאת אומרת, היא יורדת ביותר ממחצית מההכנסה שלה. הייתה אישה בת 79, שהיא מטפלת בשביל ה-1,000 ומשהו שקל, בשביל לקבל גם את השלמת ההכנסה וגם את הקצבה. והאחרונה הכי שברה לי את הלב אישה בת 83 שקמה כל בוקר לבשל בגן של חב"ד בשביל 900 שקל. עכשיו אין לה את ה-900 שקל האלה, אין לה איך לשלם שכר דירה ומפנים אותה מהבית.

הסכומים כל-כך זעומים, וכל אלה שיש להם שכר דירה לא יכולים לעמוד בזה עם 3,000 שקל.

אנחנו סיימנו את הישיבה, אני תכף אתן לאוצר.

בבקשה. אני שאלתי בהתחלה וקיבלתי את התשובות. אני, כמו חלק גדול מחבריי כאן, כבר הנחנו הצעות חוק בנושאים השונים, בין אם זה העניין של הגדלת קצבת הזקנה והעלתה לשכר מינימום והצמדתה לשכר הממוצע במשק או לכל הדברים האלה. אז בקרוב, אנחנו נביא את זה למליאה ולכן אנחנו פה, כחברי אופוזיציה, צריכים אתכם, חבריי בקואליציה. אנחנו גם בקשר עם השר החדש, ואפילו העתקנו חלק מההצעות שלו כשהיה בצד השני, אז עכשיו הוא במבחן גדול, השר שמולי.

אני יודע שכשאתה היית שר הרווחה - - - - - אל תגיד שהצגת.

למה? כי להעתיק, לקחת משהו של מישהו אחר, אתה יודע... אבל בסוף כותבים שהצעת חוק דומה,

הוגשה בכנסת הזאת על ידי כך וכך - - אה,

בטח שכותבים ואומרים - לא, אל תדאג. לכן, אני רואה שיש ממש קשת רחבה של דברים שטעונים תיקונים בדברים האלה,

העניין של הרכב, מה שאמר אלכס, ובין אם זה העניין של עקרת הבית ובאמת, אני לא רואה שום היגיון, אדוני היושב-ראש אישה שלא עובדת, היא צריכה לחכות בגלל שאין לה פרנסה כלשהי ואין לה מקורות פרנסה כלשהם, אומרים לה: בגלל שאין לך תקופת ההכשרה - - או שבעלה לא מרשה לה לצאת לעבוד.

ואז, עד כיל 70 אומרים לה: תשמעי, מגיל 62 עד גיל 70 את לא - איך היא תחיה? זה "אבו אבוהא" של העוני. אני לא מדבר על עומק העוני, זה עוני עוני. ולכן, כמובן שאנחנו מברכים על הדיון היום, ונקווה לשלב ידיים על מנת לקדם חלק מהצעות החוק האלה, שאני חושב שהן לא שנויות במחלוקת, ואני שומע כאן שאתה לא מבדיל מי בקואליציה ומי באופוזיציה.

אלכס, רצית להוסיף עוד משהו?

רציתי להוסיף לגבי הוויכוח שלנו על הסכום של קצבת הזקנה בתוספת השלמת הכנסה - - זה לא ויכוח,

אז אני נכנסתי לאתר של הביטוח הלאומי נכון ל-1.1.2020 אלמן בלי ילדים 3,237 שקלים שמלאו לו 70. ואם הוא בן 80? 3,301. זאת אומרת, אנחנו מדברים על פער של כ-400,500 שקלים לאותו רף שרצינו להגיע אבל עוד פעם, אם אתה רוצה להגיע ליותר מזה אנחנו רק נשמח. ובלי קשר לזה, אם תיכנס לחוק של הבטחת הכנסה, אתה תראה שהסכומים מוגדרים שם כאיזה אחוז בסיסי, שעד שאתה מוצא אותו יוצאת לך הנשמה. אני חושב שאפשר גם לפשט את זה ומעבר לזה, צריך לבטל את כל הבדלי הגילאים האלה וצריך לקבוע סכום אחד לכולם, שיהיה פשוט וברור. לפני שאתן לאוצר להגיד את מה שיש לו להגיד - הישיבה היום הייתה ישיבה לא טיפוסית.

כי אנחנו באנו לדבר על נושא אחד ודיברנו על ים נושאים. העלנו פה את כל מה שכואב לנו, על ניידות ופנסיות והכל והכל והכל. אנחנו צריכים להבין שאין לנו עוד חקיקה. כשתהיה חקיקה, אנחנו נהיה הרבה יותר ממוקדים ונהיה חדורי מטרה ולא נתפזר כל כך. אז גם היום, ניתן לאוצר הנחה. האוצר, זה אתה?

שמעת את כל מה שנאמר פה. היום יהיו לך חיים קלים, כי חיים קלים לא יהיו לך בוועדה הזאת אבל היום יהיו לך חיים קלים. תן "בריף" תשובתי על השאלות ששאלו, במה שאתה בקי, ותתייחס להשלמת הכנסה של אזרחים ותיקים כי אנחנו לא נעזוב בעניין הזה, וזה הנושא המרכזי שעלה פה היום. אתה תהיה פה מחר עם הנכים?

כנראה שלא פיסית כי הבנתי שיהיה בזום אבל כן. אבל שיהיה פה מישהו פיסית, ומישהו בכיר. אם אישרתם, אני אגיע. חשוב שמישהו יבוא כי נצפה פה לתשובות. הנכים יצפו יותר לתשובות מאשר אנחנו.

יש לנו גם בנושא של אזרחים ותיקים על נכים,

אזרחים שלא קיבלו תוספת. זה חוב שלנו מהקדנציה הקודמת.

מי אתה? אני רכז רווחה וביטוח לאומי באגף תקציבים. חדש? בתפקיד הזה אני כחודשיים וחצי. לפני זה הייתי רכז ביטחון, החלפתי את יעל שהכרת. בכול תקופת הקורונה כבר הייתי בתפקידי בשיחות ארוכות עם מאיר. ראשית, תודה על הדיון בוועדה. אני חושב שגם בשבילי זה דיון חשוב ומלמד. בכל הנוגע להשלמת הכנסה, ואחרי זה אם תרצה,

אתייחס לסוגיות נוספות אבל מדובר בנושא, כפי שציינת, בעל משמעויות תקציביות מאוד מאוד כבדות. אני חושב שהממשלה, בעת גיבוש התקציב, תצטרך לתעדף את מסגרת הנושאים שלה ולהחליט האם זה אחד הנושאים שמקבלים מענה בעת גיבוש תקציב המדינה - - זה לא נושא חשוב, עניים במדינת ישראל? מה זה לתעדף? בסדר העדיפות, תעצום את העיניים. בסדר העדיפות במדינת ישראל אתה יודע מה זה המדינה, זה האזרחים שלה. זה הבסיס של המדינה, אזרחים. איך אתה רואה את אני הולכת לישון בשבע בשביל לא להיות רעבה בתשע. איפה אתה ממקם את זה בסדר העדיפות?

לפני סמינר של האוצר או אחרי סמינר של האוצר? לפני השתלמות ב-MIT או אחרי השתלמות ב-MIT? איפה אתה ממקם את זה? לצורך העניין, לפני הסמינר אבל אני חושב שזה לא הדיון - - לא, זה הדיון. כשאתה אומר לי שסדר העדיפות על אנשים עניים, על מיליון איש כאלה עם ילדים אז זה סדר העדיפות. בוועדה הזאת, זה הדבר הראשוני, בשביל זה פתחנו את זה. אנחנו רוצים שאנשים, יהיה להם את הזכות לעבוד בכבוד, להתפרנס בכבוד, לחיות בכבוד וגם למות בכבוד. זה מה שאנחנו רוצים פה, זה סדר העדיפות שלנו, שלי. שלנו. מקובל מה שאתה אומר, וככל שסדרי העדיפויות של הממשלה יהיו זהות לסדר היום של הוועדה, יצטרכו למצוא לכך כמו שציינת, מדובר במקור תקציבי די כבד ולכן צריך לתעדף כי בסוף, ברגע שאתה מכניס משהו - - כמה עלה 500 שקל לכל ילד? 2.3 מיליארד. הנה, סגרת. לא, 1.4. אתה לא יכול לתקן את האוצר. הוא שילם, זה

רגע, זה לכולם או רק לקשישים? אני אמרתי 2.3. דיברת על כל מענקי ה-500, כבוד היושב-ראש. אתה יודע איך זה היה פותר את העניין הזה? 224,000 איש היו יכולים ללכת לישון בתשע ולא צריכים ללכת לישון בשבע. כשאתם עושים סדר עדיפות, כשאתם חושבים - - היית צריך להכניס לבסיס התקציב מן הסתם.

זה קצת שונה תשלום חד-פעמי לעומת תשלום שהוא בבסיס. יש הרבה כסף שהאוצר לוקח - - - כן, אני אתך לגמרי אדוני.

סלח לי שהפרעתי לך. תתכונן, תתכונן. זהו. אם יש עוד שאלות ספציפיות - - שמעת פה על ניידות, על קצבאות לעקרות בית. תענה. אם אנחנו פה, ביום פתוח, אז...

כפי שכבר ציינת בעבר, זו הייתה הצעה של משרד האוצר. מדובר בנושא מורכב. ההצעה של משרד האוצר קיימת עוד? כרגע לא הנחנו הצעה כזאת אבל - - אתם פתוחים למחשבה על זה? אנחנו תמיד פתוחים לדבר על כל נושא - - לא לדבר,

נצטרך לבחון. עוד פעם, אני רוצה להגיד בלי ציניות, בסדר? אני חושב שבטווח הקצר זה חשוב להגיד שזה עולה כסף לעקרות הבית.

כפי שציינת, כבוד היושב-ראש, זה מאוד מאוד משתלם להן ויש פה איזה שהוא עיוות בהיבט של הזכויות שהן זכאיות. אני חושב שזה נושא שאנחנו, כממשלה, כמשרדי הממשלה וכוועדה, צריכים לתת עליו את הדעת. יש עוד מישהו שרוצה להגיד פה משהו? בבקשה, חבר הכנסת משה אבוטבול.

אתמול לא הספקתי, כי רצנו מוועדה לוועדה. אני רוצה לאחל לך המון הצלחה, אתה איש ראוי שיכול לקדם את הנושאים האלה. תפור עליך, כמו שאומרים. אני באמת רוצה לומר - אני חדש גם כחבר כנסת וגם כחבר ועדה,

הייתי בוועדת הקורונה, ממשיך להיות שם. הנושאים האלה, שמדברים עליהם, זה ליבם של התושבים, של אזרחים שפנו אלי ב-30 שנה האחרונות. נתקלתי בכל מיני בעיות כאלה ואחרות ואמרתי: אתה יודע מה? יום יבוא וננסה לשנות את זה בקונסטלציה שתיווצר, אם כחבר ועדה, אם בתפקיד אחר. אני חושב שאמרת, היושב-ראש, שאנחנו רוצים שאנשים יחיו בכבוד ואחרי 120 יפטרו בכבוד. אלה דברים שהם אמתיים אבל בעיקר, כמו שציינת וטלי אהבה את זה בעיקר לחיות בכבוד. את הנושא של הפטירה נעדיף שלא לחשוב על זה אבל שיהיו תנאים טובים גם להיפטר מין העולם. אז חשוב לי מאוד מאוד, שהיות ואנחנו בבסיס, ותולים הרבה תקוות בנו, אז שיהיה בנושא הזה גם לחברי הכנסת וגם לאנשי האוצר או כל משרד אחר שיגיע, את מקסימום הפתיחות להבין כי כשאנחנו מקבלים תלונות, אנשים גם צולבים אותנו. אם אתה לא מגיע עם תשובה טובה או מספק לך את הסחורה הם עולים לשידור וגם יורים בך.

חשוב מאוד שכל הדברים יפתרו פה, כל הדברים שמגישים לפה. אני אבקש, אדוני היושב-ראש, להעביר אליך מכתבים שנשלחים אלי כפניות. דברים שקשורים לוועדה - - אל תעביר אלי. יש לי מספיק משלי. כי כאדם חדש, יש לי את הפריבילגיה לטעות קצת אבל לדעת זו ההזדמנות הכי טובה לראות את אותם אנשים, שהם מקבלי ההחלטות. בוועדת הקורונה פתרנו המון בעיות על-ידי זה שעדכנו את אנשי המקצוע בשאלות הכי קטנות וברוך השם, נפתרו הרבה דברים.

גם מאוד מאוד מקווה שתהיה לנו פה את הזכות,

לעזור לאותם אנשים שתולים בנו תקוות, ומכם מבקשים שתמשיכו להצליח. תודה רבה. עוד מישהו רוצה להגיד משהו? תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:35.